אנחנו יודעים שכבר מצאתם בעבר שכ-10% לא קיבלו רישיונות.

זה התחיל רק באוגוסט, ההגשה של ה - - - זה עדין נמצא בבדיקה. למה כל-כך מאוחר לקראת פתיחת שנת